על סדר היום: הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית על התפשטות זן האומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת

בבקשה. כל השנה אני נמצא בשטח אבל לאחרונה אנחנו מגבירים את הסיורים בשטח לקראת הבחירות אלא אם כן תהיה ממשלה חליפית בראשות נתניהו וזו תפילתנו בעזרת השם שזה יקרה, אבל אתמול במספר ערים בטבריה, בקריית שמונה ובצפת. אני חייב להגיד לך שבטבריה המצב מזעזע במיוחד אחרי הסערה. טרם התקבל אפילו מחשבה להחלטת ממשלה בנושא, ואומרים כל שבוע שאולי יהיה. המצב שם קטסטרופה. אני רוצה להזכיר לך אדוני היושב ראש שכאן לשמאלי,

חברי אופיר כץ ואנכי ועודד פורר היינו וייאמר לזכותו של עודד פורר שהוא הקים אז את השדולה למען העיר טבריה ביחד עם שלושתנו ועשינו שם את הפתיחה של השדולה. לצערי משום מה השר עודד פורר, הוא לא יכול להיות היום יושב ראש השדולה אבל הייתי מצפה שלפחות ישימו אותך כיושב ראש השדולה, אני ייעץ לך לעשות את זה למען העיר טבריה. התעלמות של משרד האוצר בכלל מהעיר, התעלמות של כל משרדי הממשלה, אסור שתהיה. זאת עיר תיירותית, זו עיר שנמצאת בתוך הארץ, בצפון, עיר שכולם מגיעים אליה. הנזקים שם כבדים. התיירות שם מכניסה הרבה כסף כשהיא טובה. לצערי המצב שם קטסטרופה. אני קורא לממשלה ואני קורא לך אדוני היושב ראש לקיים דיון בנושא של טבריה על מנת להמריץ את הממשלה - אם היא תהיה קיימת עד שבוע הבא - לקבל החלטת ממשלה ואנחנו ניישם את החלטת הממשלה הזאת. אין לכם מה לדאוג, תתחילו את זה ואנחנו רק נשפר ולא נזיק. הייתי בקריית שמונה. קריית שמונה עומדת לפוג לה החלטת ממשלה עבר 2.5 מיליון שקלים למרכז הרפואי, מה שנקרא שם חדר מיון קדמי. החלטה שהייתה ל-5 שנים. בחודש אוקטובר חלק ממנה כבר פג. הם נמצאים במצב שחולים שבקריית שמונה צריכים לנסוע לצפת ולבתי חולים יותר רחוקים. המצב קטסטרופה. אני לא מדבר על חדר מיון קדמי שיש לו 13 מיליון שקלים שהוא קיבל כתרומה והוא צריך עוד כ-15 מיליון. אנחנו מדברים קודם כל בעזרה הראשונה על 2.5 מיליון בהחלטת ממשלה לשנים הבאות. תעשו את הכול,

אל תשתמשו בראשי הערים ובמיוחד בפריפריה, בתושבים שנמצאים בפריפריה של הפריפריה כבני ערובה אפילו ששם שהקולות שם ליכוד ו-ש"ס.

תתעלו מעל עצמכם. אני אביא לכם כמה קולות שם אם זאת הבעיה אבל תעזרו למען תושבי המקום הפריפריה.

הייתי רוצה להוסיף משפט היושב ראש, אם אפשר.

בנושא של טבריה אני מצטרף לכל מילה. קראתי הבוקר או אתמול כתבה של שירית שהיא שאמרה שמשרדי הממשלה כבר הכינו תכנית של 90 מיליון למען העיר טבריה, למען טיפול בנזקי הסופה ומשרד האוצר תוקע את התוכנית הזאת.

חושב לפעול ולסייע לעיר טבריה. זאת לא עיר עם למ"ס 9 או 10 אלא זו עיר שצריכה עזרה ואם יש כבר תוכנית לסייע לה, רק לתקן את הנזקים שיצרה הסופה, אתם כממשלה,

לא צריכים לחסום את מהם מלקבל את התקציב הזה. אנחנו צריכים לסייע לטבריה. באמת תמוה למה מששרד האוצר מונע מהעיר לקבל את הכסף שהיא כל כך זקוקה לו. אדוני היושב ראש, אני רוצה לעדכן עדכון קצר. אני במשרד ראש הממשלה עובד על החלטת הממשלה לגבי העיר טבריה. אולי לכן זה מתעכב. לא. אתמול ישבנו עם השר פורר. אם אתם רוצים לראות דוגמה להזנחה של ממשלות בשנים האחרונות, אין לכם מה להסתכל בגרפים של פרופסור שמחון. אתם יכולים ללכת לעיר טבריה ולראות איך הזנחתם מקום במשך שנים דווקא את הבוחרים שלכם.

אנחנו מכינים החלטת ממשלה רחבה לעיר טבריה בסך 150 מיליון שקלים. אתמול הייתה ישיבה במשרד ראש הממשלה יחד עם עודד פורר שממש דורש להכניס לתוך התוכנית המקיפה הזאת גם הגן הלאומי של טבריה ואת השיקום שלו וגם מעונות סטודנטים לעיר טבריה. יחד עם זאת, המחשבה היא אולי להעביר החלטה יותר רחבה לאשכולות. אנחנו בוחנים את זה מבחינה משפטית כדי לוודא שאנחנו יכולים להביא את ההחלטה המקיפה ביותר. בכל מקרה אנחנו עובדים ביתר שאת על החלטת הממשלה לגבי העיר טבריה וזה יהיה בשבועות הקרובים. תודה רבה על העדכון. עוברים להסתייגויות. אנחנו בקובץ הראשון של ההסתייגויות מטעם חברי הכנסת ביטן,

רוטמן ופינדרוס. ההסתייגויות לגבי סעיף 2. זה נקרא הסתייגויות לחוק מענק סיוע לעסקים, הסתייגויות מטעם ביטן,

יש שם הסתייגויות ל סעיף 2. הסתייגות מספר 7 בסעיף קטן (א), הכוונה היא לפסקה (א) במקום "60 מיליון שקלים חדשים" יבוא "400 מיליון שקלים חדשים". מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הכוונה כנראה לפסקה (2) ולא לפסקה (1). בפסקה (2) במקום "50 מיליון" יבוא "400 מיליון". מי בעד קבלת ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. בפסקה (3), זה תיקון שכבר התקבל, במקום "35 אחוזים". תמחקו. מה שהתקבל,

סיימנו עם הקובץ הזה. אנחנו עוברים לקובץ גדול של חבר הכנסת ינון אזולאי, כל סיעת ש"ס, יהדות התורה, ליכוד וציונות דתית. תני לי רגע לבדוק ונוריד את מה שאפשר. באיזה מספר אנחנו שם? אנחנו בהסתייגות 176. יש שם עוד מעטים.

אין שם עוד הרבה. עמוד וחצי אחרונים. אנחנו בהסתייגות 176 - בסעיף 2 תיקון הקריטריון של מענק הסיוע. זה בפסקה (2)(1): במקום "מחזור עסקאותיו בשנת הבסיס ובשנת 2021 עולה על 18 אלף שקלים חדשים ואינו עולה על 60 מיליון שקלים חדשים בשנת הבסיס" יבוא "מחזור עסקאותיו בשנת הבסיס ובששת 2021 עולה על 18 אלף שקלים חדשים ואינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים". כבר תיקנו את זה ל-150 מיליון אבל רק לגבי איחוד עוסקים. אנחנו דרשנו שזה לא יהיה רק לגבי איחוד עוסקים. אנחנו דרשנו גם לעצמאים כדי שזה ייקרא בינוניים וקטנים, מה שמוגדר בחוק להגיע ל-100 מיליון. מוכנים בפשרות להגיע ל-80 מיליון. לצערי לא הגענו להבנות. אולי כשזה יגיע מליאה, עוד נגיע לפני כן להבנות אבל שנוכל להכניס את כל העצמאים הקטנים והבינוניים שנמצאים בחוק כיום. מי בעד

מי נמנע?

אם יקבלו כאן את הדרישה אנחנו מסירים כאן את כל ההסתייגויות. מלבד 3. כולל הרוויזיות. יש סדקים באופוזיציה. אתם מתים לסדקים כאלה. אצלכם יש בורות.

אנחנו מתגברים יפה. בורות יש בנמל התעופה בסוריה. חבר'ה, מספיק. אנחנו בסעיף, מה שמופיע אצלכם 176.2, זה צריך להיות 2(2). במקום המילים "מחזור עסקאותיו בתקופת" - - - זה קיבלנו.

אנחנו עוברים ל-1760(3). בסעיף 2(3), יימחק המילים בסיפה, "החל מפסקה זו" עד לסוף הפסקה. מי בעד

אנחנו עוברים להסתייגות 177, לסעיף 3. סכום מענק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות. 71(1) במקום "סעיף 3 כלשונו" יבוא. אנחנו מתחילים מ-(1): "עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס אינו עולה על 50 אלף שקלים חדשים 6,000 שקלים חדשים". זה לא עלה? זה עלה אבל לא בסכום הזה. זה עלה ל-4,350. אבל המדרגות די טובות. מי בעד קבלת ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. על זה רוויזיה וגם על ההסתייגות של ה -100 מיליון רוויזיה. אנחנו עוברים לפסקה (2) - "עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עול על 50 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 100 אלף שקלים חדשים - 7,500 שקלים חדשים".

"עוסק שמחזור עסקאותיו עולה

מי בעד

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. "עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 150 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 200 אלף שקלים חדשים 10,000 שקלים

2 במקדם מענק הסיוע ובמחזור העסקאות בתקופת הבסיס". מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא

60 מיליון שקלים חדשים" יבוא "מחזור עסקאות בשנת 2021 עולה על 18 אלף שקלים

מי נמנע?

מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות מספר 17. בסעיף 2(2), במקום "מחזור עסקאותיו של עוסק בחודשים ינואר ופברואר

יבוא "מחזור עסקאותיו של העוסק בחודשים ינואר-פברואר 2020 נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשי מקבילים בשנת 2019 בתקופה מאוחרת יותר". אמרנו שתהיה את האופציה בין ינואר-פברואר 2020

הוא יכול לשים את התמונה שלי ואת התמונה של שלמה קרעי.

עיתונאי.

ברגע שהוא מפרסם אותי, הוא אחלה עיתונאי.

אני נמצא כאן בשביל העצמאים, האנשים שבאמת הפסידו

אר 2020 נמוך ממחזור בחודים המקבילים בשנת 2018 ובתקופה מאוחרת יותר". מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי נמנע?

ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 21. במקום "ינואר-פברואר 2022" יבוא "ינואר-פברואר 2020, נמוך

אנחנו עוברים להסתייגות 59. בסעיף 3(3), במקום המילים "לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 100 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה על 150 אלף שקלים חדשים 6,400 שקלים חדשים" יבוא "לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 95 אלף שקלים חדשים אך אינו עולה 200 אלף שקלים 6,500 שקלים חדשים". מי בעד קבלת

000 שקלים חדשים". מי בעד

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 62 היא כמו הסתייגות 60. אנחנו

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 64 - במקום זה

מי

קבלת ההסתייגות?

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 66 "89 אלף שקלים חדשים עד 176 אלף

מי בעד

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. אני רק רוצה לומר שאני עם אביר לא מדבר יותר בוועדה כי כאני מדבר איתו

000 שקלים חדשים". מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. אביר, תלמד.

אנחנו כחברי כנסת צריכים

בשני ולא משנה אם אתה

לא הבנתי מה קרה לך איתי. לא קרה.

אני מבקש שקט. הסתייגות מספר 70 - "לעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 50 אלף שקלים חדשים 6,000 שקלים חדשים". מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

"לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנשת הבסיס אינו עולה על 37 אלף שקלים 6,745 שקלים חדשים".

קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. "לעוסק שמחזור עסקאותיו אינה

"לעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 50 אלף שקלים 6,654 שקלים חדשים". מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי נמנע? הצבעה

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. "לעוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 190 אלף שקלים

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. "לעוסק שמחזור עסקאותיו בין 40 אלף שקלי חדשים ל-200 אלף

בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. "לעוסק שמחזור עסקאותיו בין 50 אלף שקלים חדשים ל-200 אלף שקלים חדשים

בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. "לעוסק שמחזור עסקאותיו בין 50 אלף שקלים

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. התייעצות.

23.) אני מחדש את הישיבה. אדוני היושב ראש, התייעצנו כולנו באופוזיציה כל מי שהגיש את הרוויזיות - כולל כמובן אופיר כץ, עופר כסיף,

תרצו לרדת ל-80 מיליון, תרצו או לא תרצו אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו למען העצמאים הקטנים

תרצה להגיש רוויזיה על החוק כדי לנסות לעשות עוד משהו ואולי בכל זאת לשנות ולהביא את זה להצבעה,

תחליט להמשיך עם זה הלאה, תמשיך הלאה. אנחנו רוצים לעשות את הדבר

המאבק שניהלנו כאן במשך מספר דיונים, וגם פגישות שהתקיימו איתך אדוני היושב ראש, היו כדי להגיע לשני דברים: ראשית, שכמה שיותר עסקים ועצמאים שנפגעו בתקופת האומיקרון יהיו זכאים ויוכלו

אלו שנפגעו יקבלו בהתאם לסכום שבו הם נפגעו בגלל גל האומיקרון. לצערנו החוק שהגיע לא ענה על שתי הדרישות האלה ואלה שני דברים שאמורים להיות מובנים מאליהם, ולכן ניהלנו מאבק על מנת לקבל את מה שמגיע

זכאים לקבל את הפיצוי על פי חוק. הבאנו עובדות לפיהן

התחיל מאמירה של ראש הממשלה ב-26 בנובמבר כשהוא אמר שאנחנו

כל עצמאי ששלח לי הודעה, עניתי לו וניהלנו דיון על כך. אני לגמרי מבין אותם. הם אנשים שנפגעו וצריכים את הכסף הזה כמו אוויר לנשימה. הם היו מוכנים לוותר על דברים

לצערי עד עכשיו לא קיבלנו את המענה ואפילו לא לאחת מהדרישות שלנו. יחד עם זאת לאחר מאבק ממושך אנחנו לא רוצים למשוך את זה כי גם רבים מהעצמאים מבקשים זאת ואנחנו כאן עבורם ולמענם. לכן החלטנו להסיר את כל ההסתייגויות שנשארו להצבעה בוועדה על מנת שלא לעכב את זה. אנחנו מבינים שהאוצר לא יהיה מוכן לתת שקל נוסף לעצמאים, מה שמגיע להם אבל האוצר מתעקש לא לתת להם.

אנחנו נבוא חשבון עם האוצר.

לא הקשבתם לאופוזיציה. איפה הסדרנים?

אני מאוד מאוד מאוכזב ואני מדבר בשם

למה? מי אתה? בוטא, אלה חברי כנסת. בוא נכבד. חוצפה. אם אני לא טועה, גם נתנו לו

מוצדקים והם מגיעים לעצמאים. אני מקווה שנצליח לשכנע את חברי הכנסת על מנת להיטיב, לתת ליותר ושגם יקבלו יותר. תודה. אין לי הרבה מה להוסיף. אני רק רוצה לומר שאנחנו ניהלנו כאן שעות של דיונים חשובים ורציניים.

על 100 מיליון, בסעיף 2(1) במקום 60 מיליון יבוא 100 מיליון.

הצבענו. 90 מיליון ו-80 מיליון.

אלה כולן הסתייגויות שיהיו חלופיות והן יהיו כהסתייגות אחת במליאה.

יש לנו עוד הסתייגות בסעיף 2. לגבי ה-80 מיליון לא הצבענו.

מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי

בסעיף 11 אם אני לא טועה, לגבי הקנס. כרגע זה עומד על 25 אחוזים. לקבוע את זה כפי שזה היה במקור. שתי

גם השותפות היא לצורך הבהרה. זה המצב, גם אם זה לא היה מופיע שם. שותפות היא תמיד עוסק אחד.

אבל כאשר מדובר באיחוד, כן רואים את זה בכל יתר הסעיפים כעוסק

כל ההתייחסות לאיחוד היא ברמת העוסק. אחת הבקשות שהוועדה ביקשה להכניס היא שכאשר מדובר בעוסק

אנחנו נכניס גם בסעיף 2 שמדבר על איחוד העוסקים, על ה-150

מי נגד? מי נמנע? הצבעה סעיף 4 אושר סעיף 4 אושר.

מי בעד אישור סעיף 5?

הצבעה סעיף 5 או שר סעיף 5 אושר. סעיף 6. מי בעד

17. מי בעד אישור סעיף 17? מי נגד? הצבעה סעיף 17 אושר סעיף 17 אושר. סעיף 18. מי בעד אישור סעיף 18?

הצבעה סעיף 18 אושר סעיף 18 אושר. סעיף 19. מי בעד אישור סעיף 19?

הצבעה סעיף 19 אושר סעיף 19 אושר. סעיף 20. מי בעד אישור סעיף 20?

הצבעה סעיף 20 אושר סעיף 20 אושר. היועצת המשפטית,

רוויזיה על כל הסעיפים על מנת לבחון את ההסתייגויות של האופוזיציה.

מבקש שלא לקטוע אותי. אני אעבור על כל השינויים שעשינו במהלך החקיקה אבל לפני כן אני רוצה לומר תודה גם לחברי הכנסת מהקואליציה וגם לחברי הכנסת מהאופוזיציה, גם לאנשים מהמגזר

אני אזכיר לכם את הרציונל.

לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו בתקופת החודשים ינואר ופברואר. אני אסקור את השינויים העיקריים שביצענו כאן לבקשת חברי

שינינו את תקופת הזכאות עבור העסקים החדשים, אלה שנפתחו בשנת 2019. הוספנו להם חודשיים ראשונים של שנת 2020 כדי לבטא את הצמיחה של העסק החדש. לעומת זאת, אלה שנפתחו בשנת 2020, הורדנו להם את החודשיים של ינואר-פברואר 2021 בגלל שבאותה תקופה היה סגר. עוד תיקון חשוב שעשינו, בנושא של הדיבידנד שחולק בגין העודפים והרווחים עד שנת 2019. עסקים שחילקו דיבידנד עד השנה הזו עד בגין השנה הזו יהיו זכאים למענק.

שלדעתי הוא תיקון מאוד חשוב שעשינו, כל מה שקשור לעסקים שדיווחו על מחזור אפס. לפי ההצעה הממשלתית היו 3 חודשים. הוספנו עוד חודש אחד 4 חודשים. הוספנו גם את היכולת להוכיח שבמרס-אפריל 2022 הם חזרו לפעילות. ההוכחה על המנהל ואם כן, אז הם זכאים למענק. הורדנו את הדרישה של הממשלה לחייב את העסקים - במידה ויצטרכו להחזיר את המענקים - בריבית והשארנו רק את ההצמדה. הוספנו סעיף מאוד חשוב של מילואים ולידה. הגדלנו את החישוב של איחוד עוסקים ל-150 מיליון שקלים כדי לאפשר לאותם עסקים קטנים שנמצאים באיחוד כן לקבל את המענק. לגבי פסילת ספרים. בהצעה הממשלתית פסילת ספרים הייתה מחושבת גם בתקופת הבסיס וגם בתקופת הזכאות. השארנו את זה רק בתקופת הזכאות כדי לא לגרום לעסקים לשלם פעמיים על טעויות שנעשו עסקאות עם קרוב, אפשרנו שיקול דעת למנהל על מנת שיוכל לקבל את ההחלטה אם מדובר בפעילות עסקית שגרתית והיא כן תזכה במענק. שוב, אני רוצה לומר תודה לרשות המיסים, גם לאגף התקציבים וגם לשר האוצר על שגילו בחקיקה הזאת הרבה מאוד גמישות. שוב, תודה רבה לחברי הכנסת ולכל מי שנמצא כאן. אני חושב שעשינו כאן עבודה מאוד מאוד יסודית ומאוד מאוד טובה.

שנביא את זה במהרה למליאה ושם נצביע כולם ביחד בעד החוק הזה שסוף סוף יביא לעצמאים את מה שמגיע להם. תודה לצוות הוועדה, תודה ללשכה המשפטית. יש לכם עוד הרבה עבודה על הניסוח של הדברים האלה. תודה רבה. אני רוצה להצטרף לברכות שלך ואני רוצה לומר משהו קטן אבל לא פחות חשוב. אחד הדברים שעשינו זה קיצור הזמן של המענה של רשות המיסים לעסקים. הכנסנו את זה גם לחקיקה. היושב ראש, אנחנו הנהנו וזה לא נשמע בפרוטוקול. בשם המגזר העסקי, אני רוצה להודות לכם,

לצוות הוועדה, למשרד האוצר, לקואליציה ולאופוזיציה. כמובן שאנחנו מחכים שהחוק הזה יאושר במליאה. תודה גם לירון גינדי ולכל מי שבאמת היה שותף למהלך הזה. גם אנחנו רוצים לומר תודה רבה. זה משהו שהשטח מאוד מחכה לו ומאוד צמא לו. תודה לכולכם.

הישיבה נעולה.

12:30.